אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. הנושא: עזרה ראשונה לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית עדכון בדבר הקמת חדרים אקוטיים. אנחנו בדיון מעקב. נמצא אתנו ראש מטה המנכ"ל. בבקשה.

בדצמבר, דיברנו בשבוע שעבר. אמרת שעל שלושה מיליון שקלים הצלחתם לחייב אותם דרך התקנות. אמרנו שנראה מה עולה בגורל השניים הנוספים, נתעדכן. מה מצבנו? אני אעדכן בכמה דברים שעשינו מאז הוועדה האחרונה. ראשית, המשכנו בדיונים עם בתי-החולים, אני יכול לעדכן שנערכו שיחות מאז הוועדה האחרונה. נערכו שיחות פעמיים עם בית-החולים באשדוד, עם בית החולים אסותא, נערכה שיחה עם בית-החולים זיו בצפת. נערכה שיחה ראשונית עם בית-החולים איכילוב, עם בית החולים האנגלי בנצרת. זה לקראת יישום של ההחלטות לגבי המרכזים האקוטיים. אני חוזר על מה שאמרתי בוועדה הקודמת ולפניה בטווח זמנים של חודש, אמרתי זאת משבוע שעבר, אז באותו טווח זמנים שבהם נסיים את עבודת המטה, כולל אישור המנכ"ל לאישור השר למרכזים אותם נקים. מלבד זאת, לגבי התקציב, אז כמו שאמרת שלושה מיליון שקלים מחויבים בתקנות שלנו, ויימשכו.

אנחנו באמצעות עבודה משרדית נמשיך בפעילות שכבר עשינו השנה של הרחבת הכשרות. השנה עשינו הכשרות פעילות מעבר למתוכנן בסדרי גודל יחסית משמעותיים, שעם פתיחת המרכזים האקוטיים הנוספים אפשר לאמוד אותם בשלושה מיליון שקלים. בשנה הבאה נמשיך ונעשה סדר גודל אני לא יודע להגיד דומה, אבל כזה שיעמוד בשני מיליון שקלים להכשרות, ונעשה את זה באמצעות תכנית העבודה המשרדית, ככה שבעצם התקציב יורחב, וזאת בלבד לחמישה מיליון שקלים שכבר יש לנו הבטחה מהאוצר, ואנחנו נשמח לשוב להחלטה הזאת להוסיף תקציב לאותם מרכזים אקוטיים שעליהם דיברנו בישיבות קודמות. יש לי שאלה אליך, נקרא לזה לפיד שבחדר. האמירה הראשונית של משרד הבריאות הייתה בדיונים, לפני שאני הלכתי להביא את החמישה מיליון שקלים, שהעלות של כל חדר אקוטי היא מיליון שקלים, זה גם מה שאתם מתקצבים חדר אקוטי. כל בתי החולים, גם זה מה שאני לומד מהדוח שהוגש. כל בתי החולים מדברים על זה שהעלות היא מיליון וחצי שקל. יכול להיות שזה אחד הגורמים שמעכבים את פתיחת החדרים האקוטיים כבר מאוגוסט?

צריך לומר שהמרכזים האקוטיים שכבר קיימים, זה התקצוב שהם מקבלים, ולא רק זאת, אלא השנה הזאת נעשה תקצוב נוסף כדי לעשות יישור קו בין כל המרכזים, תתי מרכזים, שעד השנה היה להם תקצוב פחות מזה, והיה יישור קו להעלאת התקצוב של כלל המרכזים לסכום שציינת, אז כבר השנה נעשתה התקדמות.

אנחנו מצליחים לקבל גם מבית החולים מאיר, גם מבית החולים איכילוב, שהתקצוב הנדרש הוא גבוה יותר. אנחנו נדרשים לנושא הזה. אני לא מתעלם מזה. חלק מהשיח שאנחנו עושים עם בתי החולים זה בדיוק הנושא הזה.

כדי ליישר ולראות שבית החולים מעבר לאמירה הראשונית באמת עושה את זה, זה לראות שהוא עומד בקריטריונים שלנו, זה גם משתלם לו, וכולם מיושרים על זה. זה חלק מהשיח. אני לא יכול להגיד מיליון וחצי, אני מסכים וזה מה שיהיה. מצד שני, אני גם לא מתעלם מהאמירה של בתי החולים. כבר השנה הייתה קפיצת מדרגה בהשוואה לכל המרכזים, גם מי שתוקצב בפחות מזה. פרופ' עידו שולט. אתה עמדת בראש הוועדה לטיפול אקוטי לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית.

אתה רוצה קצת לסבר את אוזנינו, גם לגבי ההמלצות שלכם, וגם לגבי הצורך בפתיחת החדרים. הוועדה הוקמה לפני כשנה, באוקטובר 2019, תחת הקורונה בעצם קיימנו את הישיבות שלנו. הוועדה נתבקשה לתת תשובה על חמש שאלות. בשעה טובה קיימנו את העבודה שלנו. מזה כחודש אנחנו בהגהה, בעריכות סופיות. אתמול הדוח הסופי הוגש בשעה טובה, מונה 52 עמודים, כאשר למעשה צוות הוועדה מינה חמישה צוותים. ישנן חמש תת ועדות, כל אחת נתנה תשובה לשאלה שנשאלנו על ידי משרד הבריאות.

אנחנו לא ועדה שעוסקת בתקציב, או עוסקת בתיקון החוזר מ-2013. ולוועדה המייעצת שנתנה תשובה ספציפית ונקודתית על חמש השאלות שנשאלנו על ידי משרד הבריאות, ובעצם, השאלות שאנחנו נשאלנו הן באילו תנאים ניתן לאשר ביצוע בדיקה פורנזית לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בבית חולים כללי שאין בו מרכז אקוטי. השאלה באילו מרכזים פריסת המרכזים האקוטיים בישראל מספיקה היום, והתשובה היא לא.

אם לא - מהי הפריסה הרצויה, מומלצת, מהם הקריטריונים לפתיחת מרכזים נוספים. השאלה השלישית שנשאלנו, האם נכון לעשות שימוש במערכות טכנולוגיות לשלב בדיקות פורנזיות - - - כדי לקבל ייעוץ אולי בחלק מתהליך הבדיקה וההתייעצות של הצוותים הרפואיים, תוך התייחסות כמובן להיבט המשפטי, האתי לביטחון. שאלה רביעית, לגבי אוכלוסיית בריאות הנפש, איך להפעיל את המענה האקוטי לאוכלוסיית בריאות הנפש. ושאלה חמישית, לגבי ילדים, כיצד ואם ניתן להסביר את המענה האקוטי - - - כפי שאמרתי, אנחנו סיימנו את העבודה תוך סדר גודל של שנה. הייתה עבודה מאוד מאומצת של כל אותם צוותים. באופן סמלי, זה התאריך של יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים, ב-25 בנובמבר, אתמול הוגש הדוח הסופי אחרי - - - של הגהות. יש לי שאלה אליך, אנחנו הבנו פה בוועדה שהיו איזשהן המלצות ביניים ראשוניות שנאמרו כבר בסדר גודל של חצי שנה, גם לגבי פריסת החדרים האקוטיים, זה נושא הדיון. באוגוסט הושג התקציב לטובת הקמה של חמישה חדרים נוספים, פלוס מינוס סביב הזמן הזה. גם הייתה איזושהי המלצה עקרונית לגבי תפיסה. אתה יודע להגיד לי למה עד לרגע זה אנחנו עדיין לא נמצאים בקידום של הנושא הזה. אתה יודע אני התעסקתי בתחום שלי, אני התעסקתי בקורונה, ולי יחידה מאוד פעילה בבית חולים, בלידות, מתנהל בחמשת השאלות שנשאלנו עם אותם צוותים בעבודה מאוד אינטנסיבית. אני לא הרמה המבצעת, אני הרמה המייעצת.

אתה מתחמק מהאמירה למה משרד הבריאות לא קידם, אבל בסדר, אתה לא הכתובת. אין מה לומר, זה נכון. תודה, פרופ' שולט. בבקשה, ג'ימי ג'דעון. שלום רב, אני מנהל מחלקת נשים האנגלי בנצרת, אנחנו אחד מבתי החולים שאמור להיפתח בהם מרכז סיוע. הנושא של התקצוב של המרכז הזה מאוד חשוב וקריטי. הייתי היום בישיבה מול משרד הבריאות על התקצוב שהם מציעים של סדר גודל של 950 אלף שקל.

על מנת לקיים מרכז לפי כל הסעיפים שנדרשים, אנחנו צריכים תקצוב של 1.3 מיליון. וחשוב מאוד לפעול בעזרתכם, בעזרת הוועדה, להעביר את התקציבים באופן מיידי כדי שאנחנו נוכל להתחיל להרים את הפרויקט הזה. זה נושא מאוד חשוב, וחבל לבזבז עוד זמן במיוחד לאור התקופה שאנחנו כן נעבוד בחודשים הקרובים. אני אשמח לסיוע של ועדת הכנסת ושל הוועדה לקידום מעמד האישה והיושב-ראש שלה, וכל החברים, כדי לקדם את הנושא בהקדם עוד בשנת התקציב הזאת לפני השנה הבאה. אם יש לכם שאלות, אשמח לענות. נעם, אני מסתכל על המלצות הוועדה. אני מסתכל על האמירות שנאמרות פה פעם אחר פעם משאר בתי החולים. מה אפשר לעשות כדי שיפתחו לפחות, לפחות שלושה,

הרי בסוף המחלוקת פה היא לא על איזה - אני מעריך שאתם תתקצבו פה בעוד 200 אלף שקל, במקום מיליון,

את החדרים האקוטיים תוכלו לסיים את האירוע הזה. אז נגיע לעלויות לא של חמישה מיליון, יהיה שישה מיליון, או לחילופין לפתוח רק ארבעה בשלב הזה לפי חמישה מיליון, אבל לפתוח. אני מקבל לחלוטין את מה שאתה אומר. חלק ממה שאנחנו עושים עכשיו, והפעילות שמשרד הבריאות עושה אותה בנושאים מגוונים מול בבתי החולים, ושיח עם בתי החולים, כל אחד אומד את הערכה התקציבית שלו. יורדים לפרטים בעזרת אנשי המקצוע, התקציבים בין היתר, ומגיעים לאיזשהו סיכום. אגב, צריך להגיד שברוב הפעולות של משרד הבריאות

איזושהי השתתפות מסוימת כללית של בית החולים, או

כמו שאמרנו, זו ועדה ממליצה. אנחנו צריכים לקחת את הדברים מההמלצה, ועל זה אנחנו מתבססים. היישום בפועל, הוא אותו שיח תקציבי ואותה סגירה תקציבית שאנחנו צריכים לעשות. בסוף יש

שוב,

התקציבי. מה שקורה עכשיו זו לא עבודה כפולה,

אלא זה הוצאה לפועל של ההמלצות האלה.

תודה. הישיבה נעולה.